רואה חשבון ליאור ברק, בבקשה. מה התפקיד שלך? אגף פיקוח על קופות חולים במשרד הבריאות. אנחנו מגישים פה בקשה של קופות החולים לגבות עבור שירותי משלוחי תרופות עד